יש לנו יום עמוס היום בוועדת הפנים והגנת הסביבה ואנחנו פותחים אותו בדיון שני בנושא של ישראל נקייה, דיון שאותו אנחנו מבקשים לייחד לסוגיית האכיפה.

נזכיר, מקיימים את הדיונים האלה מתוך מטרה להוביל דרך הוועדה שינוי אמיתי בדרך שבה נראה הטבע שלנו, החופים, הפארקים, השבילים. כמו שאמרתי בדיון הראשון, למרות שכבר שנים ארוכות מדברים ומנסים

משהו פה לא מצליח, אז אנחנו כאן כדי לנסות ולפצח למה. חשוב גם להגיד שהמציאות של הלכלוך ברשות הרבים, שאנחנו מכירים אותה, שמאפיינת את ישראל, לצערי הרב, המציאות הזאת עלולה להיות גרועה יותר מאי פעם, אנחנו מדברים על הקיץ הקרוב, לנוכח הקורונה, והעובדה שהרבה בחרו לבלות את החופשות שלהם בארץ. הדבר הזה מן הסתם ייצור עומס מאוד מאוד מאוד גדול על הטבע שלנו, על השמורות, על החופים, ואני חושבת שיש חשש גדול שהמקומות שגם היום מלוכלכים, אז אנחנו נראה אותם מלאי פסולת עוד יותר. בדיון הראשון אנחנו הבנו שאי אפשר לעשות שינוי בלי עבודה בכמה רבדים שחייבים לבוא ביחד, חינוך, הסברה, תשתיות ואכיפה עם קנסות. מהדיון הזה גם עלה שהבעיה היא לא בהכרח במסגרת החוקית הקיימת,

יש קנסות על פי החוק, אלא הבעיה היא במשאבי האכיפה ובאפשרות המעשית של פקחים לפקח ולהטיל את הקנסות האלה. אז אנחנו כאן לנסות ולחשוב איך אפשר לעשות את זה בדרך נכונה וטובה יותר. אני גם רוצה לחלוק איתכם את המחשבה שיש לי, שהגדלת קנסות בלי יכולת אמיתית לאכוף לא תעזור, אולי רק תיצור אנטגוניזם והמטרה שלנו היא באמת לנסות לייצר איזה שהוא שיתוף פעולה ולתת השראה לאנשים. אני חושבת שזה לא מספיק לבוא עם פטיש, צריך גם לתת השראה, לא לדחוק את האזרחים לפינה. המטרה שלנו היא לחבר את האנשים, לגרום להם לדאגה לישראל שהם כל כך אוהבים. אני חושבת שלפעמים כשאנחנו מאיימים עם קנס גדול מדי אז אנחנו אולי מנתקים אותו מהמטרה הגדולה, וזאת צריכה להיות המטרה שלנו, לחבר את האנשים בחזרה למדינה הזאת, שהם עושים כל כך הרבה בשבילה, אבל בסוף בסוף כשהם הולכים החוצה לרשות הרבים,

הם לא עושים את החיבור הזה, בין המקום שהם היו לבין המדינה הזאת שהם אפילו לפעמים מוכנים להקריב את חייהם בשבילה. אז באמת אני רוצה שנעסוק כאן גם במהות, בדרך לחבר את האזרחים למטרה הזאת ולא רק בהפחדה והרתעה, אבל מה לעשות? צריך גם את זה ואני חושבת שזה חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מתוך הפאזל הזה. אני חושבת שמאוד חשוב שנתחיל בנתונים. יהודה טרואן מהממ"מ, ממרכז המידע של הכנסת, אתם הכנתם, ואפשר יהיה למצוא את זה באתר של הוועדה, דוח לוועדה שלנו היום, בדקתם את הסוגיה הזאת של אכיפת איסור השלכת פסולת אישית ברשות הרבים. נתחיל איתך עם איזה סקירה קצרה של הדוח שלכם. בשמחה רבה, תודה רבה. (מצגת). מה שאנחנו בדקנו

העבירה שעליה הקנסות האלה ניתנו היא השלכה ברשות הרבים,

של פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה, קליפות,

אריזות קטנות, בקבוקים או בדלי סיגריות. העבירה הזאת נקבעה בקנס מתוקף חוק שמירת הניקיון והוחל בכל הארץ. גובה הקנס הוא 250 ליחיד ו-750 ליחיד במקום רגיש. יש גם קנסות לתאגידים. בפועל, ראינו ונראה את זה קצת אחר כך, שאין כמעט אכיפה על תאגידים, כל האכיפה היא למעשה על יחידים או במקום רגיל, או במקום רגיש. מקום רגיש זה גן לאומי, שמורת טבע, אתר הנצחה, אתר ארכיאולוגי,

חוף ים ומקור מים. בהחלט מקומות רגישים, אני מסכימה עם ההגדרה. הנתונים לא כוללים קנסות שהטילו הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות יכולות להטיל או מכוח אותו צו שהרגע ראינו, או מכוח חוקי עזר שהן מתקינות אצלן ברשות והנתונים שלהם נמצאים בכל רשות באופן פרטני ולכן צריך לפנות לכל רשות כדי לקבל את תמונת האכיפה המקומית אצלה. אני יודע שמרכז השלטון המקומי ניסה לעשות את זה ויכול להיות שאחר כך נשמע את קרנית גולדווסר,

אנחנו נפנה אליהם בהמשך וננסה לקבל את הנתונים. הנתונים שלנו מתייחסים אך ורק לנתונים שקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה. אנחנו רואים שהגורמים שהקנסות האלה מתייחסים אליהם זה קודם כל משטרת ישראל, עם כמעט 63% מהקנסות שמקורם בדוחות של המשטרה, כ-21% הם דוחות שהופקו על בסיס דיווחים של נאמני ניקיון, הם עצמם לא מפיקים את

המשרד להגנת הסביבה מפיק - - - נאמני ניקיון, רק תזכיר לנו את ההגדרה שלהם, זה מתנדבים,

זה מערך התנדבותי, הם חייבים באיזה שהיא הכשרה של המשרד להגנת הסביבה, הכשרה פרונטלית של שעתיים או הכשרה מקוונת קצרה אפילו יותר שבסופה הם מוסמכים לדווח על עבירות ניקיון שיהפכו לקנס. בפועל זה מומש רק לעבירות על כלי רכב כדי שלא ליצור חיכוך בין המתנדבים לבין ה - - - כלומר רק אם הם במקרה נוסעים אחרי אוטו שמושלך ממנו זבל והם ראו את זה אז הם יכולים להתלונן על זה? בדיוק, הם לא חייבים לתעד. זה לא מזיק - - - יש להם בחוק סמכות גם

לבקש מאדם להזדהות, אבל לפי מה שאני מבינה מהנתונים בפועל בעצם לא כל כך משתמשים בזה כי לא רוצים ליצור מצבים של חיכוכים לא נעימים.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר במפורש שזו המדיניות, לא רוצים ליצור חיכוכים, לכן המדיניות היא שזה ישמש רק לאכיפה של כלי רכב. זה אקדח במערכה הראשונה, נגיע לזה במערכה החמישית, להיבט הזה של כלי הרכב. יש פה במצגת גם דיווח סיווג חסר בטופס ידני, זה כשפקח לא רושם על טופס הנייר הכימי שהוא רושם את שם היחידה שלו, לא יודעים לאן לסווג את זה. זו בעיה מבחינת הסטטיסטיקה שלנו כי 16% אנחנו לא יודעים אם זה משטרה ירוקה אולי, אם זה משטרה, אם זה נאמני ניקיון,

אבל בפועל זה לא מפריע לאכוף את הקנסות האלה. זאת אומרת אלה קנסות שאפשר לגבות, אנחנו לא יודעים למי לייחס את זה.

מבחינת יחיד ויחיד במקום רגיש, אלה שתי העבירות שלנו, 250 שקלים ליחיד ובמקום רגיש 750 שקלים. רוב רובן של העבירות זה ליחיד לא במקום רגיש, כ-95%, היתר, 4.2% אם לדייק, אלה הנתונים שהופיעו, זה במקום רגיש, כלומר בחופי הים ומקורות מים ואתרים ארכיאולוגיים וכו'. אנחנו מדברים עכשיו על שיעורי הגבייה. במונחים של מספר קנסות, אם אני מסתכל על קנסות של 2019, 13.5% מסך כל הקנסות נגבו.

מבין כל הקנסות שניתנו רק 13.5% נגבו? ב-2019, כן, ובמונחים כספיים 12.9% מהכספים שהוטלו, שזה משהו כמו 200,000 מתוך 2.5 מיליון. זאת אומרת יש לי אפשרות לקבל קנס ולא לשלם אותו? שווה לדעת את זה. מה זאת אומרת נגבו רק 13.5%, זאת אומרת אנשים מקבלים קנסות ולא משלמים אותם? נכון. מה עושים להם?

תיכף נגיע לזה. חסר לנו פה בשקף, זה היה שקף בעייתי משום מה. אני אדלג למדגם, אנחנו ביצענו מדגם, הנתונים הם קצת יותר נמוכים, יותר חמורים אם נסתכל על כל 2019, אבל מכיוון שרק עברה חצי שנה מרגע שניתנו הקנסות האחרונים עד היום רצינו להאריך ככל האפשר את פרק הזמן. במשרד להגנת הסביבה נמסר שכעיקרון דרושים שתיים עד שלוש שנים כדי לעבור את כל הליכי הגבייה, רצוי להסתכל על נתוני קנסות כעבור שלוש שנים, אחרי שמיצו את כל ההליכים ולא בסמיכות כל כך גבוהה, אבל הנתונים שהם יכלו לספק לנו בזמן הזה הם רק של 2019. רק שתדע שאתמול עבר בכנסת חוק שמאפשר לגבות קנס על אי לבישת מסכה תוך 45 יום. אתה אומר שאם רוצים אפשר. אם רוצים אפשר. זה בטוח. אנחנו רואים את זה, יש הרבה דברים של גבייה שנאכפים בצורה מאוד מאוד יעילה בארץ. אנחנו יודעים את זה, קנסות על רכב וכל התשלומים שלנו לדברים אחרים, אם אתה לא משלם מעקלים לך את האוטו אז אתה משלם. כן. בכל אופן נתוני הגבייה שם היו עוד יותר נמוכים. כשאנחנו חוזרים אחורה ומצטמצמים רק לרבע הראשון של 2019 השיעורים עולים, אז זה השיעורים היותר גבוהים כשעברו לפחות 15 חודשים, שנה ושלושה חודשים, מאז שבוצעו העבירות שבגינן ניתנו הקנסות, עדיין השיעורים מאוד נמוכים. אנחנו רואים סדר גודל של 13% ובמקומות רגישים רק 2.4% מהקנסות נגבו. יכול להיות, זו פשוט השערה שלא מבוססת על כלום, שבגלל שהקנסות גבוהים יותר, ה-750 שקלים ולא 250, פחות אנשים באים לשלם, כמו שאת אמרת בפתיח. סברה לא מבוססת. כי הקנס יותר גדול, אז יש להם מוטיבציה עוד יותר קטנה לשלם אותו וכיוון שלא אוכפים את זה אז - - - זה המקומות הרגישים.

נגיד הקנס הוא 750 שקל, אז עוד פחות משלמים אותו. מה שמעניין זה הנתון של הגבייה מבחינת שקלים, כלומר מבחינת הסכום עצמו, כמה כסף נגבה. יש לך את זה בשקף או שאני אגיד את זה מתוך הדוח שלכם? את יכולה להגיד את זה, אלה אותם נתונים. אשר לגביית הקנסות ניתוח הנתונים מלמד כי מתוך סכום כולל של יותר מ-2.5 מיליון שקל, שהם הוטלו, עד היום, כחצי שנה לפחות מביצוע העבירה, נגבו קצת יותר מ-200,000 שקל. זאת אומרת מ-2.5 מיליון שקל נגבו 200,000 שקל

איך משהו ישתנה? אז אחד ההסברים לחלק מהקנסות, אם אנחנו זוכרים את נאמני הניקיון, את האקדח מהמערכה הראשונה, כשהם אוכפים רק על כלי רכב, כדי להפיק קנס צריך את נתוני הרכב. הם מדווחים מספר לוחית רישוי כזה וכזה והמשרד להגנת הסביבה צריך על בסיס זה להפיק דוח ויש כרגע קצר בין משרד התחבורה והמאגרים שלו למשרד להגנת הסביבה על רקע חששות של משרד התחבורה לאכוף את השמירה על חופש הפרטיות. המשרד להגנת הסביבה מעביר את המידע הזה לספק חיצוני, חברת מילגם, שהיא מפיקה את הקנסות. מה אמרת עכשיו? מי שמבצע את הגבייה עבור המשרד להגנת הסביבה זה חברת גבייה? מי שמנהל את חלק מהליך הגבייה, כדי להוציא את הקנסות המידע עובר לחברה פרטית, על רקע זה, ציינו במסמך, משרד התחבורה בחן את העברת המידע.

נכון לאתמול או שלשום, יש ניסיון לפתור את הבעיה הזאת, עד כמה שאני מבין. תיכף נברר עם המשרד להגנת הסביבה למה הם לא גובים את זה בעצמם. זה התפקיד של המרכז לגביית קנסות. המרכז לאכיפה וגבייה מה שנקרא? נכון, בדיוק. תומר מוסקוביץ'?

אז זו סוגיה אחת, של היעדר פרטי כלי הרכב במשרד להגנת הסביבה כדי להפיק את הקנסות. קנסות של נאמני ניקיון, כיום המתנדבים מדווחים ולא קורה עם זה כלום. אפס גבייה.

יש עוד הסבר לגבייה הנמוכה, מעבר להסברים שתמיד יש, שקשה לאתר את הנקנסים ועוד בעיות שמאפיינות גביית קנסות, יש קשיים טכניים של ממשק המחשב בין המשרד להגנת הסביבה לבין המרכז לגביית קנסות להמשך הליכי הגבייה על אנשים שלא שילמו קנסות. זה יכול להסביר חלק מהקושי בגבייה. זה ממשק טכני, כלומר יש בעיה בחיבורים? יש בעיה בחיבורים. תקשורת.

וחלק מהמידע לא עובר כמו שצריך ומכאן אי אפשר לאכוף כמו שצריך ולבצע הליכי גבייה כמו שהיו רוצים. יש גם בעיה של עבריינות. אנשים שמלכלכים ונראים בריונים, אף אחד לא ניגש. תיכף נשמע מהפקחים בשטח. זו בעיה טרומית, עוד לפני שהגענו לקנסות יש אנשים שאולי לא נקנסים, וגם לזה התייחסנו קצת, לבעיות ראייתיות ואחרות באכיפה של העבירה הזאת.

אוקיי, מעניין. טוב, תודה רבה.

הנתונים שלך כוללים את רשות הטבע והגנים או רק את המשרד עצמו? כן, הם כוללים, בשקף היה ולא התייחסתי. בעוונותיי המספרים מאוד קטנים, רשות הטבע והגנים, בדומה קצת לרשויות מקומיות, יש לה מסגרת חוקית, לירון יכולה בוודאי להרחיב. יש להם הסמכות בתוך התחום של הרשות שלהם לבצע כל מיני מהלכי אכיפה, לאו דווקא מתוך חוק שמירת הניקיון והצו. הנתונים שלנו אחרים לגמרי. שאול גולדשטיין, בוקר טוב. במידה שהם בחרו להעביר, הם עוד יכולים להעביר, אנחנו ראינו שיש משהו כמו ארבעה קנסות ב-2019 על סעיף העבירה שעליו דיברנו, מקורו ברשות הטבע והגנים, אבל מטבע הדברים יש שם אכיפה אחרת שמתבצעת שאנחנו לא רואים. לא, גם מטעם חוק הניקיון יש לנו 154 ב-2019.

על העבירה הספציפית בתוך חוק הניקיון שעליה דיברנו. יש עבירות נוספות של - - - דוח חוק הניקיון, מה שכתבתם ארבע, זה 154, וחוץ מזה בעבירות שלנו יש עוד יותר מ-100, 2019 ו-2020 יש עוד פי שניים. אנחנו לפחות מצאנו ש יכול להיות, גם ציינו במסמך, שהם העבירו, לא זוכר את המספרים, כנראה שאלה המספרים - - - מה שאני מציעה, יהודה ושאול ואנשיו, תעדכנו את הממ"מ ונעדכן גם את הדוח אם יש לכם השגות לגבי המספרים שמציגים בדוחות. המספרים שהוא ציין מופיעים אצלנו בדוח, אבל רשות הטבע והגנים, יתקן אותי יתיר, לא מוציאים את הדוחות לפועל, ברגע שהם דיווחו הנטל הוא על הרגולטור, על המשרד להגנת הסביבה, להפיק את הדוחות. יכול להיות שחלק נפלו בדרך. בואו ננסה להבין את זה איתכם. שאול גולדשטיין. לא, אולי המשרד להגנת הסביבה יתייחס ראשון כי הוא המוביל העיקרי. בסדר. מי יש לנו מהמשרד להגנת הסביבה? גלית כהן? גלית איתנו בזום? אם תוכלי לתת לי להתייחס אחריה כי אני רוצה ללכת לכספים.

אתה יכול גם עכשיו, רם, אם אתה רוצה. חבר הכנסת רם בן ברק.

מברך מאוד על הדיון הזה, אין ספק שצריך לעשות הרבה מאוד פעולות בשביל שהמדינה שלנו תיראה יותר נקייה ויותר נעימה ויש כאן באמת בעיות. כמי שרוכב הרבה ומטייל אני רואה דברים שפשוט העין לא מסוגלת לתפוס את זה, משאיות ששופכות את הזבל באמצע השטחים הפתוחים, בתוך היערות רואים מצבורים של זבל שאנשים נפטרו ממנו וכמובן מה שהמטיילים משאירים. אני חושב שצריך אולי טיפה לשנות את הראש בעניין הזה. אנחנו צריכים לא רק לקחת קנסות, כן צריך לתת קנסות וכן צריך אכיפה, אבל אנחנו צריכים גם לעודד

אני חושב שיסכימו איתי אנשי המקצוע שכמעט שלא רואים את הפחיות ואת מה שמקבלים עליהם כסף היום במרחב הציבורי. רואים, רואים מאוד.

לצערי הרב רואים, גם בנחלים. גם פחיות וגם בקבוקים והכול. זה לא הוריד את הכמות? ה-30 אגורות האלה, זה לא מפתה אף אחד. אז צריך אולי להגדיל את הסכום. אנחנו צריכים לעורר מוטיבציה באנשים לאסוף את הזבל,

היום את באה לסופר, את משלמת עשר אגורות לשקית. אפשר את העשר אגורות לתת בחזרה למי שמחזיר את השקית. אם הוא ייקח את השקית הזאת וימלא בה את הפחיות, בסופו של דבר יש מספיק אנשים,

במדינה הזאת שחיים מהדברים האלה. צריכים לעודד את זה. בצד האכיפה צריך גם לתגמל את מי שאוסף, את מי שלוקח את הזבל, ויהיו מספיק אנשים, אני מעריך או מקווה שיהיה. הדבר השני, העניין הזה של הפסולת הביתית הגדולה. הקבלנים, משתלם להם לזרוק בחוץ, כי זה עולה הרבה כסף לשים את זה במטמנות. משתלם להם לזרוק בחוץ ואתם רואים דברים, הזיהום הגדול זה ממה ששופכים ממשאיות. אתם מכירים את זה מצוין. זאת בעיה מאוד גדולה, אבל אני חולקת עליך שזאת הבעיה הכי גדולה. לא משנה, לא נריב מה יותר, שתי בעיות גדולות. זה דבר אחר לחלוטין וגם לו צריך למצוא פתרונות. ואני חושב שיכול להיות שאנחנו צריכים אולי במקום שישלמו, שכל אחד יקבל איזה שהוא משהו שהוא מביא את זה, לעודד אותם לעשות את זה כי זה עולה להם המון כסף, המטמנות רחוקות, הנסיעה יקרה ובסוף הם גם משלמים את האגרה כשהם באים למטמנה. אנחנו צריכים לסובב את הראש, יכול להיות שזה יהיה לנו יותר זול לשלם להם מאשר אחרי זה לאסוף את זה בשטחים ולעשות ניקיון. הדבר השלישי שאני רוצה אם אפשר לשים לב זה העניין הזה של שריפת הזבל. יש באזור השרון - - - בשבוע הבא יש דיון פה בנושא הזה, ספציפי על הנושא הזה. יש דיון?

תודה רבה, רם בן ברק. גלית כהן, סמנכ"לית תכנון ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה. בוקר טוב לך ותודה שאת מצטרפת אלינו. רק מתחילת הדיון שלנו עלו פה כבר כמה סוגיות שאני חושבת שהן חשובות ומעניינות לנושא הזה של איך אתם אוכפים גם את הקנסות שכבר הושתו בשטח. בואי נתחיל בדברים שלך, תסבירי לנו איך זה עובד מבחינתכם ומה אתם יכולים לעשות עוד. תודה, מיקי. אני מבקשת להעביר את זכות הדיבור של המשרד ליוסי בר, מנהל המשטרה הירוקה, שהוא מרכז את כל הטיפול בזה. אם יצטרכו עוד התייחסות שלי אני כאן.

יוסי בר. צהריים טובים, מיקי, צהריים טובים לכולם. אנחנו עדיין בבוקר. בוקר טוב, יוסי בר.

אני מבקש קודם כל באמת להודות על ההזדמנות ועצם העובדה שמייחדים סדרה של דיונים על ניקיון המרחב הציבורי היא רחוקה להיות מובנת מאליה. רק כדי ליישר קו וקצת לייצר איזה שהיא

המשטרה הירוקה היא למעשה הגוף המרכזי של המשרד להגנת הסביבה שעוסק באכיפה פלילית. למשרד יש מנעד רחב מאוד מאוד של כלים ומטבע הדברים אנחנו מקצים כל אחד מהכלים האלה בהתאם לחומרת העבירה ובהתאם לגורם שמולו צריך ליישם את העבירות. פה, כאשר

גם ביחס לנתונים שהועברו ליהודה, כשמדובר על הודעות תשלום קנס, בתוך סל הכלים שעומדים לרשות המשרד להגנת הסביבה הודעות תשלום קנס נמצאות ברף התחתון, כפי שאמרתי.

הדרך - - - מה יהיה ההבדל בין שומרי הסביבה המתנדבים לבין נאמני

ההבדל הוא דרמטי. בעוד שנאמני ניקיון יוצאים ועושים, בעצם מיישמים את המשימה הזו,

אבל אנחנו בהחלט שם.

אנשים דרך המשמר האזרחי לשומרי הסביבה? הנושא עדיין בחיתולים, אנחנו נפגשים - - - כלומר זה

מקום שאנחנו הולכים. אנחנו פוגשים את הלכלוך הזה והוא משפיע על איכות חיינו בצורה דרמטית. אנשים לא מבינים, אני חושבת, כמה

בסדר, אנחנו צריכים להפריד בין פנטזיות לשאיפות שאפשר להגשים. נכון, אז השאיפות האלה הן שאיפות כתובות, הן מופיעות. המשטרה הירוקה בנויה ממערך מודיעין,

יש פער מאוד גדול בין סכומי הקנסות שהוטלו לבין סכומי הקנסות שבסופו של דבר נגבו. אנחנו מדברים על תזכיר לי,

את המספרים, 2.5 מיליון שקל שהוטלו ו-200,000

האחד זה חברה פרטית, מילגם מנהלת את הדוח מרגע שהדוח נולד כשהדוח הפך לחלוט,

שולם, והוא צריך לעבור למרכז לגביית

שישקיע כמה שצריך,

המרכז לאכיפה וגבייה וינהל את הדבר הזה. אני יכול לסיים את הרעיון ואתם תבינו, בבקשה.

בבקשה. מה שאני רוצה להגיד

כאשר המשרד להגנת הסביבה רצה לפתח את זה בעצמו הוא נפסל וזה גרם לנו לצאת להפרטה של - - - התחלנו לעבוד עם חברת מילגם, עם חברת

יש לי שאלה אליו. רק שנייה,

היועץ המשפטי של הוועדה,

מה שאתה דיברת על חברת מילגם, אני מבין שזה קשור

מדוע? מדוע צריך קנס של פקח ממשלתי לעבור לחברה פרטית כדי שהיא תעביר אותו חזרה למשרד ממשלתי? למה הוא לא עובר ישר לרשות לאכיפה

אני חושבת שבנדה צריך לענות על השאלות האלה, הסמנכ"ל. את אחד מהנהלת המשרד, מי שיבחר להשיב. אנחנו שומעים פה את מי שמטפל בנושא, שהבעיה המרכזית, וגם שמענו קודם שיש בעיה נוספת שקשורה למשרד התחבורה בהקשר

כן, על הגבייה שלו, נכון.

אני רוצה להבין מהנהלת המשרד מדוע נעשה השימוש הזה בחברה פרטית שלפי מיטב הבנתי לא נעשה באף משרד ממשלתי אחר שמטיל קנסות, כמו משרד העבודה ומשרדים אחרים, כמובן שהמשטרה לא משתמשת בחברה פרטית לצורך

רשות הרבים בעצם היא הרשות האמיתית שלנו. אדם צריך להסתכל על הסביבה, על האקו סיסטם כלא פחות מרשות היחיד, וכמו שאת רשות היחיד אנחנו כל כך מטפחים ואוהבים על אחת כמה וכמה את רשות הרבים,

יפה מאוד.

בקיצור, כדי לא להאריך את הסיפור, הכרחתי אותם לחזור אחורה והם היו צריכים לאסוף את כל מה שהשאירו, כמובן שהם לקחו רק

דברים, שאני לקחתי בעצמי. אבל חוסר

אנחנו בתהליך, אני כבר מלווה את התהליך הזה יותר משמונה שנים, רק שייתנו לנו את החתימה בגנים הלאומיים שלנו. מי צריך לתת את

יש לנו את היחידה למניעת זיהום עשן, של 13 פקחים שלנו שעוסקים בזה, רק בשנה האחרונה הם נתנו,

שהרבה יותר יעילים מבחינתנו,

שאנחנו אוספים בשטח.

דרך אגב, הוא צריך לעבור כל מסלול טיול לפחות פעמיים בשנה,

הוא גם באותה הזדמנות מנקה אותו וכשהוא פוגש מטיילים הוא נותן להם שקיות

אתם מעבירים למילגם גם כן או בלי מילגם?

מעבירים - - - איך אתם מסתדרים בלי מילגם באמת?

שלכם עובדת? תבדיל בין חוק הגנת הבר וחוק הגנים הלאומיים

ות לטיפול המרכז לגביית קנסות והודעה על חוק שמירת הניקיון עוברת למילגם? אתה שואל אותנו?

אז אני אומר עוד פעם, חוקים שלנו שאנחנו אמונים עליהם אנחנו מלווים את התביעה ואנחנו - - - אבל אתם גם אמונים על חוק הניקיון. אנחנו לא אמונים על חוק הניקיון. לא, זה המשרד להגנת הסביבה.

הם הרגולטור.

השאלה היא אחרת, השאלה היא מה הבעיה מבחינה טכנית להעביר את אותו דוח שהנפקתם ישירות למרכז לגביית קנסות שהוא גוף ממשלתי? מה המורכבות? זו שאלה שצריך להפנות למשרד להגנת הסביבה כי הם מנהלים את התביעה,

אבל את הודעות הקנס שלנו אנחנו מעבירים. אני אגיד משהו כללי. אנחנו מוסמכים על פי החוקים שלנו - - - לא, סליחה,

אתם מוסמכים גם לפי חוק שמירת הניקיון ואתם גם מוסמכים לנהל את התביעה ו/או את ההליך המשפטי האחר. לא, זה לא מדויק. שנייה רגע, מותר לי לגמור את המשפט? גם מכוח חוק העזר שלכם, שהוא חוק עצמאי לגמרי, גם מכוח תקנות שמורות הטבע, שמכוחן אתם יכולים להטיל את הקנסות לגבי שמירת הניקיון, אם אתם רוצים. תומר, אני יכול לגמור את המשפט שלי? לגבי מה? טוב, אני - - - לא, אני הייתי באמצע משפט, תומר קטע אותי,

מתנצל, מתנצל. אני אומר שהחוק שלנו הוא חוק אחד, חוק גנים ושמורות, לזה התווסף חוק הגנת חיית הבר שהשר הטיל עלינו, שהוא לא חוק ראשי מבחינת החקיקה אצלנו. אחרי זה אנחנו בעצם, כאנשים שאכפת להם מאוד מהשטח, אנחנו מבקשים ומקבלים חוקים שונים מסוגים שונים על מנת לסייג גם למשרדים השונים וגם בתהליך האכיפה שלנו.

בשבוע הבא יש לנו דיון,

אנחנו לא מכירים אותו, על נושא של שריפות בשטחים הפתוחים, שריפות פסולת, הדבר הזה היה הסכם בינינו לבין המשרד להגנת הסביבה מלפני שנתיים בערך ובהסכם הזה אנחנו הסכמנו לקבל על עצמנו את החוק הזה, להסמכה לחוק הזה כדי לבצע את האכיפה על החוק הזה. המשרד החליט שאנחנו נקבל רק את שלב הפיקוח, לא שלב האכיפה. זה ההסכם עם המשרד. אנחנו שמים כתף בעניין הזה, זה לא הדבר העיקרי,

חוק שמירת הניקיון חשוב לנו מהמון סיבות, אבל הוא לא חוק עיקרי שלנו, לכן אנחנו עובדים עם בעל החוק, בעל החוק זה המשרד להגנת הסביבה ולכן אנחנו עובדים מולו. בחוקים שלנו אנחנו לא עובדים מול גופים חיצוניים, הכול נעשה אצלנו, יש תביעה פנימית שלנו ולכן כל השלבים הם אצלנו לחלוטין. וכל חוק מתנהג אחרת. חוק אכיפת הדיג בים התיכון, שהוטל עלינו על ידי משרד החקלאות, קיבלנו הסמכה מסוימת עד שלב התביעה, שלב התביעה עובר למשרד החקלאות, זה ההסכם שלנו איתם, לא אנחנו עושים את התביעה. ועכשיו אני אשיב לך. מכיוון שיש לך את חוק רשות הטבע והגנים, שמכוחו יש לך גם חוק עזר וגם תקנות שמירת הטבע שמטילים את הקנסות ברף הגבוה של ברירות המשפט שאתה יכול להטיל אותם, ללא צורך והזדקקות לחוק שמירת הניקיון.

זה מה שאנחנו עושים.

אז למה אתה מעביר את הקנסות - - - אנחנו לא מעבירים. בתוך השמורות והגנים אנחנו לא מעבירים.

אני מדבר בתוך השמורות והגנים. אנחנו עושים את זה לבד, הכול לבד. יפה. כשאתם עושים את זה לבד, זאת הייתה השאלה של חבר הכנסת ארבל, כשאתם מטילים קנס לבד אתם לא מעבירים אותו לחברת מילגם, אחרי שהוא הפך לחלוט איך אתם גובים אותו? הוא עובר לרשות האכיפה והגבייה. ישירות?

שאלתי האם המחשב שלכם עובד, אמרתם כן.

ברוך ה', הכול בסדר. כן. קיבלנו תעודת הצטיינות מרשות האכיפה בתור אוכפים - - - השאלה שלי הייתה בשביל להסביר למשרד להגנת הסביבה איך צריך לעבוד,

איך מפעילים מחשבים.

אגב, אנחנו כולנו צוחקים, אבל נושא תוכנות ומחשבים בממשלה הוא נושא בעייתי וכאוב מאוד, עולה מאות מיליונים של שקלים שחלקם יורדים לפח. בואו לא נהפוך את זה לדיון על מערכת המחשוב של הממשלה, בואו נתקדם. אני מנסה למצוא את הדרך איך אנחנו יכולים לשפר את הנושא הזה של האכיפה, איפה אני, בתפקידי הזה, יכולה לסייע, אבל אני עדיין חושבת שאחת הבעיות הגדולות שלנו זה איך אנחנו בשטח מוצאים את המלכלכים ומטילים עליהם את הקנסות האלה, אחרי זה נדאג לחיבור בין

האכיפה והגבייה. אני רוצה לשתף את ליזי אורון, ממרכז השלטון המקומי, כי גם הפקחים שלהם הם אלה שבהחלט ליזי אורון, ממרכז השלטון המקומי, יושבת ראש איגוד שפ"ע. שלום, זאת אני. ליזי. רק תני לפרוטוקול את השם המלא ואת התפקיד שלך. אז שלום לכולם. שמי ליזי אורון, אני ראש מינהל תפעול בעיריית נתניה וגם מכהנת כיו"ר איגוד מנהלי השפ"ע ברשויות המקומיות.

אנחנו קודם שמענו סקירה של מרכז המידע של הכנסת על האכיפה והגבייה של הקנסות בשנת 2019, חסר לנו בנתונים שקיבלנו את מספר הקנסות שהוטלו על ידי פקחי הרשויות המקומיות. האם את יכולה לתת לנו את הנתונים האלה? אני יכולה לתת לכם נתונים נכון לעכשיו מנתניה, אני יודעת שמרכז השלטון המקומי אסף מהרשויות את הנתונים ואני - - - אז מי ייתן לנו את הנתונים שאספו? קרנית, את יכולה להיות איתנו? קרנית לדעתי איתנו, אם יש לה את הנתונים היא תוכל להעביר אותם. אני איתכם. אם אתם רוצים את המספרים שיש לנו עד כה? כן, נשמח. אני רק אגיד שלמרכז שלטון מקומי אין את הנתונים, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מבקשים מרשויות שייתנו לנו את הנתונים שיש להם. למדנו כמה דברים מהדבר הזה. קודם כל שיש יותר מבן אדם אחד שנמצא אצלו הנתון הזה,

כמו למשל בנתניה, גם סמנכ"ל תפעול וגם ראש השיטור והאכיפה. העבודה הזו נעשתה עם מרכז שלטון המקומי ועם פורום ה-15, וקצת על הנתונים שיש לנו עד כה. סך הכול ענו לנו כ-41 רשויות.

לא תמיד זה בן אדם אחד ברשות, לפעמים זה גם יותר, ביקשנו לדעת כמה מסך הדוחות ברשות הם דוחות הקשורים בניקיון והגענו שגם ב-2018 וגם ב-2019 זה סביב ה-10%, זה בין 9% ל-10%. מסך הקנסות שהוטלו? כן, מסך הקנסות שהוטלו.

זה רק 41 רשויות, אבל הן מאוד מייצגות כי יש שם רשויות גדולות,

פריפריאליות וגם רשויות ערביות. תיכף אני אתייחס לאכיפה,

כי שם האכיפה היא קצת יותר סבוכה, חלק מהמקומות זה פקחים רגילים וחלק זה פקחים עם כוח ייעודי נוסף, גם שיטור עירוני, ושם אנחנו יכולים בהחלט לראות את ההבדלים בין רשויות שיש להם שיטור עירוני לבין רשויות שאין להן שיטור עירוני, כי לא בכל הרשויות יש. ושאלנו עוד שאלה מעניינת, כמה מתוך אלה שענו לנו, האם הם סבורים שפריסת פחים תשפר את רמת הניקיון במרחב הציבורי ויותר ממחצית אמרו לנו שכן, אבל פחות, 15 מהנשאלים אמרו שהם לא חושבים שפחים זה הפתרון לבעיה. אני אמרתי על הפקחים ואני רוצה לתת עוד איזה סוגיה מעניינת, שאם לא היה מסובך עד עכשיו זה הולך לסבך עוד קצת. יש לרשות בעצם שלושה סוגי פקחים. יש פקחים רגילים, שהם מוסמכים לפי פקודת העיריות והם מוסמכים לאכוף את כל חוקי העזר, זאת אומרת שאם יש רשות שיש בה איזה שהוא חוק עזר הם יכולים לאכוף אותו. הבעיה עם הפקחים האלה, שאין להם סמכות עיכוב. כלומר אם הפקח רואה מישהו שמשליך ברחוב, אני מדברת רק על השלכה של אזרחים ברחוב, הוא יכול לשאול ולבקש את הפרטים שלו, אבל ברגע שהבן אדם לא משתף פעולה ומסתובב והולך אין לו שום יכולת לעשות עם זה דבר. הפקחים השניים שיש ברשות זה פקחים עירוניים שהם על פי הגדרתם בחוק מייעלים את האכיפה והפיקוח והם פקחים רגילים שעברו איזה שהיא הסמכה ארצית וגם הם מוסמכים לאכוף את חוקי העזר. גם להם אין את אותה סמכות עיכוב. גם להם אין סמכות עיכוב? גם להם אין את אותה סמכות עיכוב, לכן זה בעצם לא מסייע לנו במתן דוחות. סוגי הפקחים השלישיים שיש ברשות זה פקחי אכיפה סביבתיים, להם יש את אותה סמכות עיכוב. הבעיה - - - סליחה, קרנית, אני חייבת לשאול אותך, הפקחים שעומדים בכל יום בכיכר הבימה ועוצרים כל רוכב קורקינט,

אני לא יודעת לגבי הפקחים האלה. כי הם עוצרים אנשים, הם מבקשים את תעודת הזהות שלהם. אני אומר רגע את הפקחים השלישיים ויכול להיות שיש להם את הסמכות הזו. הפקחים שהם בעלי אכיפה סביבתית, להם יש את סמכות העיכוב, אבל אין הרבה פקחים כאלה. יכול להיות שהפקחים שאת מדברת עליהם, שנותנים את הדוחות לגבי הקורקינטים, קיבלו איזה שהיא סמכות ויש להם סמכות לעכב את אותם בעלי הקורקינט.

אני לא מבינה בתחבורה, אולי מאיה קרבטרי מפורום 15, הם יותר עוסקים בזה, אולי לה יש את המידע לגבי אותם פקחים. ואלה הם הכי מעטים. כלומר אותם הפקחים בעלי סמכות אכיפה סביבתית הם המיעוט שבמיעוט. הם מעטים, זאת אומרת שמרבית הפקחים כי בדיון הקודם דיברנו על הפקחים שיכולים לתת דוחות, אז למרבית הפקחים יש את היכולת לתת דוחות, אבל אין להם את היכולת לעכב את אותם משליכים ברבים. זה לא - - - תומר, אם זה לא מדויק אז תדייק אותי, כי זה מה שנאמר לי. לא, אני רק רוצה להבהיר. קודם כל מה שאמרת זה מדויק לגבי הפקחים של חוקי העזר וכו', אבל הבחירה אם להסמיך פקחים בסמכויות לפי חוק אכיפה סביבתית היא אך ורק של הרשות המקומית.

זאת אומרת שהרשויות המקומיות בחרו שלא להסמיך את הפקחים שלהם בסמכויות האלה. מה שאני שומעת ברשויות המקומיות זה שחלקם מאוד רוצים להסמיך, אבל זה הקושי שהם נתקלים בו, קשה להם למצוא את המקומות ואת הקורסים שמסמיכים את הפקחים.

זאת הבעיה? אז יכול להיות שיש רשויות שלא מעוניינות - - - הנה, הנה מצאנו מקומות עבודה בתקופה הזאת. האחריות לקורסים האלה זה במשרד הפנים או במשרד להגנת הסביבה? כדי שנדע את מי לשאול. זה במפעם ומי שנותן את הסמכות זה משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה. זאת אומרת יש בעיה בהכשרה של האנשים מבחינת משרד הפנים. זה מה שאת אומרת. ככה אני שומעת מהרשויות שמעוניינות שיהיו להם פקחים עם אכיפה סביבתית. יכול להיות שאין בעיה ואנחנו פשוט לא מודעים אליה, אבל הרשויות אצלנו מתלוננות שיש להם בעיה לקבל את הסמכות הזאת.

קרנית, עוד שאלה אחת. את אומרת בין 9% ל-10% מבין כל הקנסות שהוטלו הם קנסות שקשורים בניקיון.

כמה מהם נגבו? אני לא יודעת, כי את השאלה הזו לא שאלנו, אבל כן בהחלט הגבייה נעשית לקופת הרשות ולרשויות יש, אצלנו בנושא כלכלה מתעסקים בזה, יש להם את היכולת לגבות. יש רשויות שנעזרות בחברות חיצוניות בסיוע בגבייה,

זה לא רק גבייה של - - - כן, זה אנחנו מכירים. יש איזה שהיא קטגוריזציה של קנסות הניקיון האלה, כמה ברשות הרבים, כמה זה פחי זבל של בתים שלא כי בניקיון יכולים להיות הרבה מאוד קנסות שזה לא בדיוק הקנסות שאנחנו מכוונים אליהם. אנחנו שאלנו בעיקר על הקנסות במרחב הציבורי, לא בשטחים הפתוחים, פחים, דברים שכאלה, כן קיבלנו רשויות שעושות את זה גם בחופים, זה כמובן ענו רשויות החוף.

את נמצאת מול הקובץ עצמו, את יכולה לתת עוד מידע על הפרטים? מאיה, את איתנו?

אני רוצה להוסיף, אתם ביקשתם גם על החופים וגם על השטחים הפתוחים. לגבי השטחים הפתוחים כמעט כל העיריות ציינו שהרבה מהאכיפה נעשית בעזרת גופים חיצוניים, אם זה רשות הטבע והגנים במקומות הרלוונטיים, אם זה איזה שהיא סיירת מתנדבים, אם זה אפילו רחפנים, אם זה המשטרה הירוקה וכו'. כלומר בשטחים הפתוחים הן נעזרות, גדולות כקטנות, בכוח נוסף. שמאיזה תוקף יש לו להטיל קנסות? כי אם זה לא אותם פקחי אכיפה סביבתית אז איך יש להם את הסמכות? בדרך כלל ברוב הרשויות השיבו לנו שזה משולב, שזה פקחים בשילוב.

עשינו מדגם פה, אם הוועדה מעוניינת בשאלה הספציפית הזאת נוכל לברר אותה, אבל לא שאלנו את השאלות האלה. אולי ליזי תוכל יותר לתרום מהיכרותה, אז אולי ניתן להעביר חזרה את השרביט לליזי. אוקיי, ליזי, אנחנו איתך. חזרנו אלייך. טוב, אז באמת יש כמה דברים שאני אוכל לענות לכם. קודם כל לגבי סמכות האכיפה זה שילוב של חוק שמירת הניקיון וחוקי עזר לשמירת הסדר והניקיון וניתן לשלב ביניהם ואנחנו עושים ביניהם שילוב. זה דבר אחד.

לגבי סמכויות העיכוב וכל מה שנאמר,

לפעמים האויב של הטוב הוא המצוין או ההכי טוב. התושבים שלנו, ואני מדברת על תושבים בכל הארץ, משוועים לאכיפה, זה פחות משנה אם לפקח יש סמכות לעכב ולקחת פרטים, כי אם לא אז מזעיקים משטרה. אם זה נעשה בפארקים גדולים אז יש ציבור מסביב ואנשים בסופו של דבר מתנהגים אחרת כשיש פקחים בשטח.

את העלית את אחד הדברים החשובים, הנושא של שילוב ידיים ושילוב אמצעים היא הדרך הנכונה של חינוך מצד אחד, התשתיות,

אם זה פחים טמונים וכל דבר יתאים למקום שלו, ואכיפה, זאת הדרך הנכונה. אני חושבת שלא צריך לכוון היום יותר מדי גבוה לסמכויות כאלה או אחרות. עצם הנוכחות, ואם יתוגברו כמויות הפקחים ואם אני מדברת על המרחב המקומי, אז בגנים הציבוריים, באזורי מסחר, פתוחים, לא בקניונים חלילה, ברחובות המסחריים, באזורי מסחר, אם תהיה נוכחות של פקחים, יראו אותם, אנחנו נפרסם אותם, אנחנו נקבע מנגנונים לפרסום ולדיווח, כמו שחייבים לדווח במסגרת חוק חופש המידע על מדדים שאנחנו מודדים אותם בניטור,

או כל דבר אחר, נצטרך לדווח גם על נושא של אכיפה. אני חושבת שזה אחד הדברים המשמעותיים שיעשו את השינוי. ולצערי, ברשויות אין את כוח האדם המספיק רק לנושא אכיפה לטובת ניקיון. אני לא חושבת, כיוון שאני נתקלת,

גרה במרחב העירוני ונתקלת בפקחים האלה בכל דקה כמעט, הם מאוד יעילים, הם מאוד יעילים בכל מה שנותן להם קנסות נכבדים, בכל מה שקשור באיסוף צואת כלבים ובחניה, ואני שואלת את עצמי אם יסתובב פקח ברחוב שלי וייתן קנס על צואת כלבים, אבל לא ייתן קנס אם הוא רואה מישהו זורק נייר אז מה זה מועיל? למה הוא לא עושה את זה? בוודאי שהוא ייתן קנס. מה פתאום? לא קורה. אני חיה בתל אביב, אני לא יכולה להגיד הרבה שנים, לא שמעתי על מישהו שקיבל דוח בתל אביב על זה שהוא השליך בדל סיגריה. בדל סיגריה ברחוב, שזה מסוג הדברים שהכי קל לראות אותם. בן אדם מעשן - - - אני יכולה להגיד לך,

שבנתניה אנחנו נמצאים על 20%, לא על 10% של דוחות בנושא אכיפת ניקיון ובפירוש פקחים שמסתובבים ורואים גם בן אדם שמשליך שקית מחוץ לפח, או את הנייר שנפל לו, אם הוא מסרב היינו אפילו במקרים כאלה והזמינו משטרה ואין בכלל ויתורים בנושא הזה. בוודאי שהמטרה היא לשמור על הניקיון, וזה לא רק צואת כלבים, זה בפירוש - - - אם זה היה ככה אנשים היו שומעים על זה וזה היה משפיע אחד על השני. אני מצטערת, אבל אני חוששת שהתמונה לא מדויקת לגבי מה שקורה בשטח. ברגע שהיו נאכפים קנסות על אנשים שמשליכים פסולת, בשנייה שזה קורה, בדלי סיגריות או דברים מהסוג הזה, והקנסות האלה היו מתרבים ואנשים היו שומעים על זה אנשים היו חושבים פעמיים אחרי שהם מעשנים אם הם זורקים את בדל הסיגריה שלהם על הרצפה. אבל זה אני מתייחסת פה למשהו שהוא באמת מאוד עירוני, מהניסיון שלי ומההיכרות שלי עם השטח הפקחים לא מספיק מתודרכים לתת קנסות על ההשלכה הזאת של ניירות ושל דברים בפארקים ולא מסתובבים שם אפילו. נגיד אם הייתם לוקחים חלק גדול מהפקחים וביום שבת שולחים אותם לפארק והם היו מסתובבים שם, מדברים עם האנשים, מזהירים אותם מראש, לא חייבים לתת את הקנסות,

אומרים להם: אנחנו פה ואנחנו רואים אתכם ואנחנו שמים לב שאתם פה, אנחנו מבקשים מכם, אנחנו נהיה פה גם כשאתם תלכו אז אנחנו נראה אם אתם השארתם את הדברים או לא. כלומר יש פה עבודה שצריכה להיעשות ויש לכם את כוח האדם הזה. אתם היחידים שיש לכם את הכוח הזה. נכון וזה נעשה, רק שאין לנו מספיק פקחים. גם אם יש לנו 100 פקחים בפיירול צריך לדעת שזה משמרות של בוקר וערב, זה שבעה ימים בשבוע, צריך לדעת שבפועל בסוף מתוך ה-100 פקחים מסתובבים 20, 25. אני מדברת כרגע על נתניה, אני יכולה להגיד לך מנתניה שיש לנו 400 פארקים וגנים ציבוריים, זאת בדיחה. איפה שיש זה עושה את העבודה. את יכולה להגיד לנו, מתוך 20% שאת אומרת שזה נתון גבוה יותר מכל המקומות האחרים, כמה אחוזים זה באמת על השלכת פסולת ברבים ולא בן אדם שהשאיר קרטונים מחוץ לפח שלו בבניין וקיבל על זה דוח? הרי יש הבדל בין הדברים האלה. ברורה לי השאלה, אין לי את הנתון כרגע ואני לא רוצה להגיד סתם, אבל אני יכולה להגיד לך - - - אני אשמח אם תבדקו את זה, אולי תגלי שאנחנו מדברים על אחוז ממש ממש קטן - - - אני לוקחת על עצמי.

ואני חושבת שבדברים האלה זה גם רוח המפקד, ואם אנחנו מדברים על נתניה יש לך מפקדת, כשהיא מחליטה משהו אין שום דבר. זה משהו שעובר לפקחים. כלומר אם הרוח אומרת: אתם עכשיו יוצאים לרחובות וזה צריך להיות בראש מעייניכם, גם זה, לא רק הדברים האחרים שמנינו,

זה משהו שצריך מלמעלה, דוגמה אישית, להוביל את הגישה הזאת שזה מה שאנחנו צריכים לשנות כאן במדינה, שזה יובן שזה בא מלמעלה למטה ואחרי זה אנחנו גם צריכים לדאוג שזה יבוא מלמטה למעלה, דרך הילדים, דרך החינוך, דרך הדברים האלה. אני מסכימה ואת צודקת, אין כמו מרים שאכן יודעת להוביל את זה ועושה, אבל יחד עם זה אני חייבת להגיד שוב, גם אם זה נשמע אולי מתבכיין, כוח האדם שיש לנו לא מספיק כדי להוציא את זה לפועל. כשיש כוח אדם זה עובד. כן, אנחנו תמיד חוזרים בסוף לדבר הזה של כוח אדם. מה לעשות? יושבת הראש, אנחנו נשמח אם צריך עוד נתונים לעשות עוד סקר ולהגדיל את הנתונים ואת השאלות. מצוין, בסדר גמור. המשרד לבטחון הפנים איתנו, סגן ניצב מאיר לנקרי, ראש מדור הגנת הסביבה ותשתיות?

שלום לאדוני. שמעתי אתכם ברוב קשב.

גם לכם יש הרבה מאוד חלק ביכולת האכיפה והייתי שמחה קודם כל אם אתה יכול לחלוק איתנו את מה עושה המשטרה באמת בנושא הספציפי הזה של אכיפת הפסולת ברשות הרבים. אני אציג את עצמי. אני ראש המדור להגנת הסביבה במשטרת ישראל, אני אחלק את זה אפילו לשניים, פעם אחת אני עובד יחד עם השוטרים שלי, בסך הכול 13 במספר, עובד יחד עם המשטרה הירוקה ויחד עם המשרד להגנת הסביבה בכל הנושא האכיפתי האופרטיבי בנושא בעיקר של פסולת,

בצד השני, בכובע השני של המשטרה, זה בעצם בהנחיה ובפיקוח של כל יחידות המשטרה בארץ לאכוף את הנושא של הגנת הסביבה, ביניהם זה גם פסולת ורעש וכל מה שקשור לאיכות החיים של האזרח בערים, בעיקר זה על ידי הסיירים בשטח, הסיירים בתחנות והשיטור העירוני שהוא זרוע מבצעית לכל נושא איכות החיים או איכות הסביבה או הגנת הסביבה. אני רוצה רגע לציין, יושבת הראש, דיברתם פה הרבה, אבל אני רוצה להסכים עם מה שיוסי בר אמר,

אם את שואלת אותי,

ועוד פעם נחזור לעניין הזה של כוח אדם וכמה הוא חסר וכמה הוא אין, אבל באמת שזה לא מספיק. אם אני לוקח את המשטרה הירוקה עם כל התקנים שלה והסיוע שאנחנו נותנים לו, חמישה סיירים, לא יותר מזה, בתקינה, ואפילו זה ממומן על ידי המשרד להגנת הסביבה,

אם כבר מדברים על זה, אז זה לא מספיק. אבל אני גם רוצה לענות על מה שהחבר'ה דיברו, זה נכון שהפקחים עושים ועושים עבודה מצוינת, אבל אם אנחנו נסתכל על מה שעושה השוטר העירוני, שזה שילוב של שוטר ופקח ביחד בנושא של האכיפה, של רעש,

אז הערך המוסף הוא הרבה יותר גבוה והסמכויות של שוטר, מי כמוכם יודע, הן הרבה יותר רחבות משל פקח או של כל איש אחר. ועדיין מספר הדוחות שהמשטרה נותנת על הדברים האלה הוא מזערי, אנחנו מדברים פה על כמויות קטנות ביותר. אם את מדברת על ניקיון. כן, על ניקיון.

אבל אם אני אקח את הרעש - - - למה? זה לא אכפת לשוטרים? כששוטר עובר ורואה, אתה יודע אני לא מטילה, יש להם הרבה עבודה, אבל אתה יודע, הם מסתובבים, אני שואלת עד כמה זה באמת אכפת להם, עד כמה זה במודעות שלהם, עד כמה הם מבינים שבידיים שלהם, בכוח שלהם לעשות פה שינוי מאוד משמעותי במדינה. כלומר אם הוא רואה מישהו משליך, האם זה ידליק לו נורה אדומה בכלל לתת לו קנס? זה בכלל משהו שהוא

שמעתי כלום. אני שואלת עד כמה, כיוון שיש לכם שוטרים והם באמת בכל מקום, נכון עובדים קשה, אבל לפעמים באמת רק מסתובבים, עד כמה זה במודעות שלהם להטיל קנסות על ניקיון? לא, אני לא יכול לאמוד את זה, זה גם אינדיבידואלי לכל שוטר, אבל אם את שואלת אותי אנחנו לא מתעסקים עם זה, לשוטרים בשטח אין זמן להתעסק עם זה. אם אני לוקח אולי את היחידה של השיטור העירוני שהוא נמצא עם פקח, אז כן לאכוף את זה, אבל אני לא רואה את השוטרים אוכפים את הנושא של ניקיון.

כלומר אתה חושב שזה גם לא צריך להיות התפקיד שלהם? הלוואי, הייתי רוצה לראות - - - היית רוצה. מה צריך לעשות כדי שזה יהפוך להיות גם משהו שככה יפריע להם? שהם יבינו. קודם כל יש להם בידיים שלהם, יש להם סמכות, הם בטח ובטח יכולים להטיל את הקנסות האלה. אני יכולה להגיד לך, אם ניקח למשל את חופי הים, יש היום תופעה של מסיבות שקורות בחופים שאני יודעת שהשוטרים מוזעקים אליהם חדשות לבקרים בגלל מטרדי רעש, אז יבוא השוטר, יזהיר את החוגגים, מאחורה יהיה מצבור אשפה מטורף והוא לא יחשוב שהוא יכול גם באותה הזדמנות לתת להם קנס על האשפה הזאת שהם ייצרו,

שאלה טובה, אין לי תשובה עליה, אבל אני יכול להגיד לך שאם אנחנו כן נגדיל את השיטור העירוני אז כן יהיה לנו יותר כוח לטפל - - - אבל זה לא רק בערים, אנחנו מדברים על השבילים, אנחנו מדברים על הפארקים, אנחנו מדברים על החופים. רגע, השיטור העירוני הוא ספציפי לזה, ב-90%, אפילו ב-95% מהטיפול שלו זה איכות חיים, שזה נכנס בנישה הזו. אבל אני רוצה להגיד לך, לקיץ הזה שאנחנו מדברים עליו אנחנו מקצים שוטרים, יחד עם המשרד להגנת הסביבה ויחד עם פקחים לחודשים יולי ואוגוסט, רק לעניין הזה של ניקיון. אין לי את המספרים כאן, אבל אני יכול להגיד לך שבאכיפה של כל ערי החוף מקבלים הקצאה נוספת, מה שנקרא היום שוטרים בשכר, רק לנושא הזה של אכיפה של פסולת ולכלוך בחופי הים לחודשי הקיץ. טוב. תוך כדי זה אני מקבלת תמונות מאחד הנוכחים כאן ששולח לי תמונות על איזה חינגה בלילה שמשפחה קמה ועזבה. זה תמונות מזעזעות,

גם חינוך, חינוך, הרבה חינוך. הרבה חינוך, אבל לא רק.

אתם תצטרכו איכשהו לחשוב,

כמי שממונה על הנושא הזה של הסביבה, צריך לעשות חשיבה במשטרה, ואם אתם רוצים אנחנו נשמח לעזור לכם, איך באמת גם אתם נכנסים לסיפור הזה שהשוטרים יבינו שזה חשוב כי זאת המדינה שגם הם חיים ופועלים לטובתה וזה חלק מההוויה שלנו פה בחיים שלנו כאן. אני רואה הרבה פעמים שוטרים,

הם באים כדי לשמור על החוק והסדר ועומדים בצד ולא עושים כלום, אבל זאת הייתה הזדמנות נהדרת גם לחשוב, בהפגנות, בסתם אירועי שמירת סדר, בפארקים, בחופים, זה יעשה שינוי כל כך גדול במדינה שלנו וזה גם בידיים שלכם. אז מה אתה אומר? אני רק יכול להסכים איתך. אז השאלה עכשיו מה אתה הולך לעשות עניין הזה?

אבל - - - עכשיו השאלה מה אתה הולך לעשות בעניין הזה, נתתי לך חומר למחשבה.

מאוד, אבל צריך לראות אם זה באמת תראי, התחנות עסוקות מעל ומעבר. גם היום בעידן של הקורונה, אם את שואלת אותי, כאחד שהיה בתחנות ופיקדתי על לא מעט תחנות במשטרה, אני לא רואה זמן שהם ימצאו להתעסק עם זה.

שהם מגיעים - - - זה על הדרך, לא צריך זמן בשביל זה. זה על הדרך קורה. זה בכל מקום. אפשר לחשוב על זה. נתת לי חומר למחשבה. אני חייב שלא להסכים עם זה, בלי זמן זה לא יקרה. לאכוף חוק ניקיון זה דבר שדורש זמן ודורש משאבים. אני מסכימה לחלוטין, אני רק אומרת שחבל שגם - - - אני מסכים איתך שיש חוסר מודעות גם בקרב אוכפי החוק וצריך לשפר את זה, אבל בסוף אם לא יהיו אנשים שזה תפקידם לטפל בדבר הזה הדבר הזה לא ייפתר. כשאתה רואה בן אדם, מספיק שאתה רואה את העבירה מול העיניים זה דורש זמן, בטח כשאתה צריך לטפל בעבירות שאתה לא רואה מול העיניים ואתה צריך להתחקות אחריהן, זה דבר שלוקח זמן. אין מה לעשות, זה משאבים. נכון, אין ספק, צריך כוחות משימתיים לדבר הזה, אבל צריך גם שהשוטרים יגדילו את הערנות שלהם ואת המודעות שלהם ואת האכפתיות. אני בטוחה שאכפת להם, פשוט לא מדברים על זה, לא מבקשים את זה אולי. לא מכיר, אבל חומר למחשבה. בהחלט, תודה רבה. אני רוצה לפנות עכשיו לחגי לוין מאיגוד ערים כנרת, מנהל יחידת הפיקוח והאכיפה. צהריים טובים. שלום לך. אתה נמצא באמת באזור שהוא מוקד שאנחנו יודעים, גדול וידוע, כולנו מכירים את התמונות של מה קורה שם אחרי חגים ושבתות, הכנרת כולה - - - כבר לא. כבר לא?

לא נראה יותר? בשנתיים האחרונות אני לא זוכר תמונה כזאת, אבל תיכף נמקד את הדברים. עכשיו נגמרה הקורונה, כל הרשתות הוצפו בתמונות על איך נראו חופי הכנרת אחרי שאנשים סוף סוף יצאו החוצה. אני אשלח לך אם אתה לא ראית. לא חופי האיגוד, אבל תיכף נדבר גם על זה. מה זאת אומרת לא חופי האיגוד? יש כנרת אחת.

אני אתן לכם תשובות פשוטות על כמה דברים.

ההתמודדות עם סיפור הניקיון זה הליך שהוא מעגל שלם של דברים. המעגל הזה, ואני אדבר על איגוד ערים כנרת, איגוד ערים כנרת מחזיק ב-15 רצועות חוף שעליהן חלים חוקים שאנחנו הוסמכנו כרגולטור בשנת 2008 כשהקימו את האיגוד, אני פועל מתוקף חוק, אני מוסמך על חוקי המדינה, אני אוכף אותם כגוף פיקוחי מ-א' ועד ת', הכוונה היא שאנחנו גם עוסקים בפרסום וגם בהסברה בשטח וגם בסדרנות בחופים וגם בפיקוח ואכיפה ובסוף גם סוגרים את המעגל בהקשר של הדוח, אם זה בגבייה שלו ואם זה בהליך המשפטי שלו. ורק כדי למקד את השאלות הקשות שהיו קודם,

גם לנו יש חברה שמלווה את התהליך כי יש חברה שמלווה את התהליך בהקשר הטכני שלה, לא בטיפול במקבל הדוח, זה אנחנו עושים, ולא בתביעה, שזה עושה תובע שלי, אבל בכל התהליך הטכני, איך מגלגלים את הדבר הזה בתוך המערכות הממוכנות יש חברה מלווה. בסוף זה גם מגיע לחברת גבייה חיצונית שמפעילה את תהליכי הגבייה מול מי שצריך. אני שם את זה בצד, אני חושב שזה פותר את הבעיה שלכם מול המשרד להגנת הסביבה. אני משלים, ההליך הוא תחת סמכות מלאה. פקח ללא סמכות הוא לא פקח, שנהיה ברורים. כדי לקבל סמכות הולכים למפעם. גם אני עשיתי את הקורס הזה לפני מספיק שנים בצבא ההגנה לישראל וכשהגעתי לפה להיות מנהל היחידה לפני ארבע שנים. עושים קורס, הקורס מסמיך אותך גם להקשרי תוכן החוק וגם לסמכויות הנלוות שיש לך מטעם מדינת ישראל ומי שחתום עליהם,

זה המשרד לבטחון פנים כי יש לך סמכויות של קצין משטרה בדרגת פקח עם כל מה שזה אומר, וזה סמכויות דרקוניות. אם אין לך את הסמכויות האלה אתה רק יכול לייצר אוויר ולדבר, אתה לא יכול לפעול ולא יכול לעשות. זו הנקודה השנייה שהיא חשובה. הדבר החשוב השני, זה בסוף מתחיל מתוך תפיסת העולם של הארגון. אתה בעל הבית. אם אתה מבין שאתה בעל הבית אתה מממש את האחריות שלך כבעל הבית, בדיוק כמו שבחצר שלך כשהשכן זורק את הזבל אתה תלך להתמודד עם השכן שלך, אתה בעל הבית. אני אתן את הדוגמה הכי טובה, לפני שנתיים, מתוך החלטה ואחרי שלוש שנים מקודם, החלטנו שחופי איגוד ערים כנרת הופכים להיות חופים שקטים. אני אגלה פה סוד כמוס לפרה ולסוס שחוק העזר לחופים שקטים באיגוד ערים כנרת נתקע בכנסת ישראל לפני שלוש שנים ומאז לא התקדם. עדיין בשנתיים האחרונות וגם השנה חופי הכנרת של איגוד ערים כנרת שקטים, פעלנו מתוקף זה שאנחנו בעל הבית. ניגשנו, פינינו, הוצאנו מערכות, השתקנו מערכות וחופי הכנרת הפכו להיות שקטים. דרך אגב, מתוך המשוואה הוצאנו משתנה אחד שנקרא קופסאות הרעש האלה ואני יכול להגיד לכם שזה השפיע על הרבה מאוד משתנים אחרים,

אלימות. משטרת ישראל יודעת להגיד היום,

שבשנה שעברה ירדנו בין 60% ל-80% בנפח האירועים בחופים. סתם לדוגמה. דבר נוסף, יחידת הפיקוח והאכיפה של איגוד ערים כנרת היא אקס טריטוריאלית, בחוק אנחנו מוסמכים לפעול בכל חופי הכנרת, מהכבישים שעוטפים את הכנרת ועד 300 מטר לתוך היום, אנחנו אוכפים 23 חוקי מדינה שהוסמכנו להם ופה זה בדיוק השינוי שעליו דיברת. ההבדל בין חוף מטופל, מתוחזק, מתופעל עם בעל בית, קרי יש מנהל חוף, יש צוות הסברה, יש סדרנות, יש את כל המרכיבים של המעגל, הוא חוף שאפשר להשתלט עליו, גם בהקשרי הניקיון וגם בהקשרים אחרים. חופים שאני נתקל בבעיות קשות בתחום הניקיון אלה החופים שאין להם בעל בית, שהם תחת שטח מוניציפלי של רשות כזו או אחרת, חופים פראיים, חופים פתוחים, חופים לא מנוהלים ואז בתוך המעגל השלם הזה נשאר מרכיב אחד שקוראים לו יחידת הפיקוח שמגיעה, או תוך כדי תופסת את האירוע באבו ומטפלת בו או שמגיעה אחרי ואז היא על תקן, בטלפון: תקשיבו, יש לכם פה בעיית אשפה ולכלוך, תשלחו לפה צוות ניקיון. זה בהקשר הזה. מה האחוז מתוך חופי הכנרת הוא כזה, שאתה היית מגדיר אותו, מתוך כל השטח מסביב לכנרת כמה אחוז מהכנרת הוא מה שאתה אומר שיש לו בעל בית וכמה לא? שני דברים קרו, יצא משהו טוב בשנתיים האחרונות, שהכנרת התמלאה ועלתה על גדותיה, החיסרון, אפשר לקרוא לזה, שאיבדנו הרבה מאוד רצועות חוף כי המים עלו וסגרו את רצועות החוף והיום הן לא שמישות לקהל כי הצמחייה גדלה, זה צמצם משמעותית את נפח האשפה במקומות האלה. בשנים הקודמות שהכנרת הייתה נמוכה זה רצועות חוף של קילומטרים, והעניין זה לא רק האורך של החוף אלא גם הרוחב שלו. מי שמכיר את הרצועות המערביות של הכנרת, בין גינוסר או בין חוקוק לבין מגדל היה צריך להבין שהיו שם רצועות חוף של עשרות דונמים כי החוף היה ברוחב של 200 מטר. היום זה הצטמצם משמעותית ונפח האשפה במקומות האלה לא קיים כי עם ישראל לא מגיע, הוא לא יכול להיכנס שם למים. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבסוף איגוד ערים כנרת הוא סדר גודל של 30%, יש את טבריה, שזה ריכוז מאמץ, פרויקט בפני עצמו בהרבה מאוד היבטים, בהרבה מאוד תחומי אכיפה וחוקים, יש - - - שמדברים עליו ואני מקווה מאוד שהוא יקרה, חלק מהחופים גם עוברים לאחריות שלנו, יש כמה חופים בכנרת שבהנחה שהכול יסתדר גם כן יעברו לאחריות שלנו ואז הם יקבלו כותרת חדשה של מחוף פתוח לחוף מנוהל ומתופעל וזה העניין הזה. שתי מילים נוספות. אחת, בתחום המתנדבים. דיברתם על זה הרבה. לי יש יחידת מתנדבים, אני חושב שזו היחידה האחרונה שנותרה מאותו ניסיון להקים יחידות סביבתיות של מתנדבים ברשויות המקומיות. אני מתפעל אותה ואני מחזיק אותה בשיתוף פעולה הדוק עם המשרד להגנת הסביבה שמשקיע בהסמכה, נותן להם את הרכב והרכב חונה פה אצלי ומשטרת ישראל, משטרת טבריה, שבסוף הם מתייצבים אצלם, מקבלים מדים ומקבלים סמכויות ומוציאים לפועל. אין להם שום סמכות לעצור,

לא יודע מי אמר את זה פה, אין למתנדב יכולת כזו, כרגע הוא לא תחת הקטגוריה של מתנדבי מג"ב או מתנדבי - - - הוא לא יכול לעכב, אבל הוא יכול להטיל קנסות. או להזמין פקח או שוטר.

הוא יכול להזמין פקח או שוטר, וחוץ מזה, אם הוא נאמן ניקיון יש לו רשות להטיל קנס.

הם לא רשאים לעשות כלום, בואו נדבר עברית, המשטרה לא נותנת את הסמכות הזאת כי הם לא מוסמכים לעשות את השלבים המתקדמים שעושים מתנדבים ביחידות אחרות בתוך המשטרה, אבל זה לא משנה, הם שם, יש לי 18 חבר'ה כאלה, הם כמעט כל יום בחוץ,

בשבתות, הם מתגברים, הם בסוף יודעים לתעד, הם יודעים להתריע, הם יודעים להגיע.

חלק גדול מההתרעות שלהם, חלק גדול מהתיעודים שלהם מגיעים אלינו ואנחנו מתחברים אליהם בשטח וזה מייצר דוחות וזה מייצר הרתעה וזה מצוין. צריך להגיד בהיבט של משטרת ישראל ומתנדבים, וזה האישיו הכי חשוב מבחינתי, שאם תצליחו לקדם אותו זה יהיה מעולה, ההליך בשנה האחרונה או טיפה יותר משנה, של גיוס מתנדבים למשטרת ישראל הפך להיות הליך ארוך ומייגע, אנשים נשפכים לנו בתוך התהליך. אני מדבר איתך על כמעט שנה תהליך.

כי זה התהליך, זה מה שקבעה משטרת ישראל,

אני בעד,

אבל אם פעם המתנדב היה מגיע, עושה תהליך מיון קצר, מקבל את הסמכות, עושה את הקורס הראשוני ונכנס ליחידה ומתחיל לעבוד, היום זה לוקח שנה. המיון הוא מיון ארוך ומתיש. אם אפשר יהיה להפוך אותו להיות קל יותר אנחנו נוכל לתגבר את היחידות ביותר מתנדבים.

והדבר השני והחשוב ביותר, שיתוף פעולה הדוק של שוטר פקח, במקרה שלי זה בשכר, אני משלם על זה, זה סעיף תקציבי כבד מאוד אצלי, אבל זה שוטר שאני מממן אותו באותה משמרת, הוא יושב אצלי בטנדר ביחידה עם הפקח שלי ומי שמנהל כרגע את המשמרת וקובע לאיפה נוסעים ומה עושים זה הפקח, השוטר הוא כוח עזר שנמצא איתו. שיתוף הפעולה הזה הוא מדהים, הוא מביא תוצאות, הוא מביא את הסמכויות, הוא מביא את היכולת של הפקח להיכנס לסיטואציות שלבד יותר מורכב להיכנס.

להגיד עוד מילה טובה. קיבלנו רק אתמול הודעה שבמסגרת הפרויקט המשולב עם המשרד להגנת הסביבה תוגברנו בסדר גודל של כמעט עוד 30 משמרות של שיטור בשכר, שכבר כמעט ומכפילות לי את יולי-אוגוסט הקרובים. יפה, אני שמחה לשמוע את זה. זה דרמטי, זה משמעותי וזה תקציב שהגיע מבחוץ, לא דרך הרשות. חגי לוין, תודה רבה. אני מתנצלת שאנחנו - - - מילה אחרונה שאני חייב להגיד. כן, מילה אחרונה. צריך לזכור דבר אחד, להתמודד עם תאגיד שמלכלך זה קל, אנחנו יודעים להגיע, אנחנו יודעים לתעד, זה משהו קבוע, אתה מתעסק איתו, אפשר לאכוף אותו, זה לא קל, אבל זה הליך סדור. לשבת עכשיו מאחורי עץ עם משקפת כדי לקלוט את המשפחה שעוד שנייה עוזבת את השולחן ומשאירה אחריה את הלכלוך ואז לקפוץ,

לקחת תעודת זהות ולהפיק את הקנס, זה זמנים שלא תמיד יש לך לעשות את זה כי הפקח שלך צריך לרוץ על רצועת חוף של שלושה קילומטרים ויש בה סדר גודל של 4,000 אנשים. זה האישיו. מגע עם השטח, יותר זמן פיקוח יותר דוחות. ברור לנו לחלוטין. חגי לוין, תודה רבה. אני מתנצלת שאני קוטעת אותך, אבל אני חייבת להספיק עוד לשאול את משרד האוצר כמה שאלות. גלי אמיר, מנהלת תחום באגף השכר והסכמי עבודה.

כן, שלום. שלום וברכה. אחת הסוגיות שעולות היא סוגיית מדרגות השכר, שאנחנו נתקלים בה, שזה חסם גדול מאוד באיוש התקנים. זה אצלכם. אני אסביר. הסכמי השכר של השלטון המקומי נעשים במסגרת הסכמי המסגרת של השירות הציבורי. במסגרת הסכמי המסגרת נקבעת עלות, עלות הסכם. זו בעצם עוגה תקציבית שמחולקת לפי הסכמות בין המעסיק, שהוא מרכז השלטון המקומי, לבין ההסתדרות. בהסכם המסגרת האחרון הייתה על שולחננו בקשה בין היתר לשיפור שכר פקחי החניה וזה אכן נעשה. ההסכם הזה, העוגה הזו תוקנה במהלך הדרך. התיקון האחרון של הסל הכלכלי של הסכם המסגרת נעשה בנובמבר 2019. זאת אומרת שלו הייתה מונחת בפנינו, ואני מניחה שגם לו הייתה מונחת בפני ההסתדרות, בקשה לשפר את שכר הפקחים היינו מתייחסים אליה. כלומר את אומרת שכל מה שצריך זה רק לבקש מכם? זאת השורה התחתונה? לא, במסגרת עלות של הסכם מסגרת. הסכם המסגרת, העלות שלו למעשה התמצתה, הסתיימה, ולפיכך הם יצטרכו להמתין להסכם המסגרת הבא. דבר נוסף שאני רוצה לומר בהקשר הזה, גם אם התפיסה היא שבסך הכול בשלטון המקומי לעומת גופים ציבוריים אלו ואחרים רמות השכר נמוכות יותר עדיין כאלטרנטיבה ביחס לתפקידים אחרים שלא דורשים השכלה אקדמאית רמות השכר בשלטון המקומי הן גבוהות משכר המינימום גם לעובדים מתחילים. יש עוד סל כלכלי רחב של תנאים כלכליים שלא בהכרח קיימים לעובדים בשוק הפרטי. צריך לומר שאנחנו כיום נמצאים, עקב משבר הקורונה, בסיטואציה שונה ממה שהיינו טרם המשבר. אם טרם המשבר היינו בעולם של תעסוקה מלאה הרי שכיום אנחנו באחוזי אבטלה מאוד גבוהים ואני רוצה לציין שלפי מחקר של הכלכלן הראשי במשרד האוצר 89% מהעובדים המושבתים, זאת אומרת מהעובדים שהושבתו במהלך תקופת הקורונה, הוצאו לחל"תים אלו ואחרים, הם ללא תואר אקדמי. זאת אומרת שיכול להיות שעכשיו יש היצע של עובדים שאולי דווקא ישמחו לבוא ולאייש משרות כאלה, עם תנאים סוציאליים טובים, עם מקום עבודה מסודר. ברשויות גם בסופו של דבר אם נכנסת פקח אתה לא חייב להישאר פקח לנצח, יש אפשרויות קידום ומכרזים. זאת אומרת אנחנו נמצאים בעולם תעסוקתי שהוא אחר, לכן אני הייתי מציעה לנסות שוב ולבחון את האמירה הזו שאנחנו לא מצליחים לגייס. גם לא שמעתי נתונים על כמות משרות הפקחים הלא מאוישות והפיזור הגיאוגרפי שלהן. שוב אני אומרת, לפתחנו לא הועלתה דרישה כזו מצד המעסיקים והמקום הנכון לעשות טיפול בבעיה הזו הוא במסגרת עלות של הסכם מסגרת. לכשיהיה הסכם מסגרת אנחנו נשמח לדון בהצעות של המעסיקים. ברור. אני חושבת שזרקת פה כיוון מחשבה מעניין ואני חושבת שאם שמעו אותנו בשלטון המקומי כדאי שהדברים האלה יופנמו, גם מהבחינה הזו שצריך לחשוב על לחדש את ההסכם

גם באמת על תקנים פנויים שאפשר אנחנו יודעים בדיוק את מצב האבטלה ודיברנו על זה גם, שאול, להשתמש בכוח האדם שיש היום. לא נרחיב על זה עכשיו כי פשוט אנחנו לא יכולים. אחרון חביב יהיה יובל ארבל מצלול ואנחנו מסכמים. יובל, אנחנו איתך. קודם כל תודה רבה על הדיון המאוד מעניין וחשוב. אני חושב שיותר מדי שמענו פה על בעיות של בירוקרטיה שמונעות אכיפה ומונעות הרתעה בגלל זה וחבל מאוד שזה המצב. חייבים לפתור את הבעיה ואני מקווה שאת באמת, כפי שהתחייבת ואנחנו סומכים עלייך, לא תרפי בנושא הזה. אני רק אולי אספר משהו קטן, דווקא פרויקט פיילוט של המשרד להגנת הסביבה שבדק את המשמעות של אכיפה והרתעה בחופים, כבר בשנת 2009, בחופי אשקלון, וכאשר יצרו הרתעה, ואני מתאר לעצמי שהמפקחים שם לא היו עם כל הסמכויות, כמו שנאמר פה, אני לא חושב שזה רק אוויר חם - - - הם פשוט היו. התוצאות שם הראו שזה בהחלט הניב תוצאות. גם הציבור היה מודע יותר וגם החופים היו נקיים הרבה יותר.

לי אין ספק שגם נוכחות והסברה במקום עצמו יכולים לעזור וגם עוד לא דיברנו על העניין של לאסור נגיד כניסה של פלסטיק וזה, אבל אני יודעת שאתם עובדים על זה. אז רק מילה על זה. לקדם עכשיו דרך האוצר, נציגת אוצר פה גם, את הנושא של מיסוי של כלים חד פעמיים, פלסטיק חד פעמי. בהחלט, חשוב ביותר. אחרונה אחרונה חביבה תהיה יעל אילמר מהחברה להגנת הטבע. מיקי, תודה על זכות הדיבור, למרות שנותרו ממש דקות ספורות. העברנו לך אתמול מסמך ואני מקווה שקראת אותו ואולי תהיה הזדמנות אחרת לדבר עליו. כן, ננסה לחשוב מה לעשות. הייתי רוצה לקחת את הכיוון שאליו השיח הלך בנושא של כוח אדם. היום ה-30 ביוני, לדעתי היום הילדים יוצאים לחופש, אם אני לא טועה, עוד אין לי ילדי בית ספר, אבל כך שמעתי מהשכנים, אנחנו בעצם ניצבים בפני חופש גדול ותקופת חגים שישראל עוד לא ידעה כמוה. אנחנו לא הולכים לצאת לחו"ל, שימו לב למספרים, בשנה שעברה ביולי אוגוסט 2.4 מיליון ישראלים יצאו לחופשות בחו"ל ובתקופת החגים, חגי תשרי,

אמנם לא ייכנסו תיירים, זה נכון, אבל תיירים בדרך כלל מבקרים במקומות אחרים. אני צופה, ואנחנו בחברה להגנת הטבע צופים, ואני בטוחה שיסכימו איתי גם כל אנשי השטח, עומס מאוד מאוד גדול בשטחים הפתוחים ליד כל מקור מים,

חופים, אנחנו הולכים להיות בעומס שישראל עוד לא ידעה. לכן אני חושבת שאנחנו נמצאים בנקודה שאנחנו צריכים לחשב את המסלול ולחשוב מה אפשר לעשות עכשיו. אנחנו הולכים לפגוש משפחות שלמות שמגיעות לחופים וכבר המצב שלנו לא טוב, אנחנו מתחילים בנקודת פתיחה שגם בלי לחפור מי אוכף, מי לא אוכף ואיזה מערכות - - - יעל, אני דיברתי על זה גם בדברי הפתיחה שלי ואני מציעה שנדבר על זה, נעשה איזה שהוא שיח, על אולי קמפיין מאוד מאוד ממוקד עכשיו לקראת הקיץ שחייבים לעשות אותו.

קמפיין מאוד ממוקד, כמו שיצא עכשיו משרד התיירות בקמפיין מאוד עוצמתי ששומעים אותו בכל מקום לגבי תיירות פנים, כנראה שלא תהיה לנו ברירה אחרת, אז אני מדברת על טיילות נכונה.

מבלים בארץ ושומרים על הארץ נקייה. מבלים בארץ ושומרים ומעבר לזה שהקמפיין הזה, ישמעו אותו ברדיו ויראו אותו בטלוויזיה, הילדים יכולים להיות סוכנים של הדבר הזה והם נמצאים עם ההורים, אנחנו ההורים לא רוצים לאכזב את הילדים שלנו.

בדיון הבא שר התיירות יהיה פה. תודה רבה לך,

אני חייבת לסיים ולסכם את הדיון הזה. אני רוצה כמובן להודות לכולם, לכל מי שהשתתף ולחברי הכנסת. בעניין השלכת פסולת מכלי רכב הוועדה קוראת למשרד להגנת הסביבה ולמשרד התחבורה לקדם את החתימה על החוזה ביניהם שמסדיר את העברת המידע ונתוני בעלי רכבים ממשרד התחבורה להגנת הסביבה. הוועדה מבקשת מהמשרד להגנת הסביבה לעדכן אותה מדוע המשרד עושה שימוש בחברה פרטית לצורך גבייה של קנסות שמטילים פקחים של משרד ממשלתי ומדוע נגבו קנסות בשיעור מאוד נמוך בשנת 2019 על ידי אותה חברה. הוועדה דורשת מהמשרד להגנת הסביבה לעדכן אותה מדוע טרם אושרה בקשת רשות הטבע והגנים לאישור תוספת פקחים מוסמכים לאכיפת חוק הניקיון. זה הזמן להעסיק עוד אנשים, אנשים מחפשים עבודה. הוועדה מבקשת ממשרד הפנים ומהמשרד להגנת הסביבה דיווח אודות כמות הקורסים וההכשרות שהם מקיימים להכשרת פקחי אכיפה סביבתית, זאת לאור הדיווח של נציגת השלטון המקומי לוועדה לפיו ראשי הרשויות מתלוננים על מיעוט קורסים והכשרות לפקחים אלה. הוועדה מבקשת לקבל מהשלטון המקומי מידע מלא לגבי בכמה רשויות מקומיות אין פקחים סביבתיים מוסמכים ובכמה רשויות רוצים להסמיך פקחים, אולם נתקלים בחסמים כמו מחסור בקורסים, עלויות הדרכה וכו'. והוועדה מבקשת מהמשרד לבטחון פנים להעביר לידיה את הנוהל שגובש במשרד לגיוס מתנדבים למשטרה, למה זה לוקח שנה היום ולענות לוועדה אם ניתן לפשט ולקצר את הזמן הזה. ואני שוב אומרת כאן לכולם, זה נושא שאני לא אניח לו עד שישראל תהיה נקייה. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:55.